אנחנו בדיון חוזר, רביזיה,

אנחנו נתבקשנו להחליט לגבי גריעת שמונה עשר דונם מסך כל מאה שמונים וחמישה דונם. אנחנו לא

ויש שם עוד איזה שהוא דיוק של שטח בכביש גישה. אנחנו נאפשר לחבר הכנסת מקלב, שהגיש את הרביזיה,

את הדרישה שלו, ונצביע עליה. כי לא נחזור לדיון שכבר עשינו.

ואנחנו לא נאפשר להם להתרחב, כשבמקומות אחרים הם כבר לא יכולים להתרחב. לכן זה נכון מה שאתה אומר שאנחנו רק גורעים, אנחנו לא נותנים.